אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת.

החלטתי לקיים את הוועדה היום בעניין פטור מחובת הנחה. אני חושב שקרה דבר בכנסת ישראל. אחרי הרבה מאוד שנים הגיעו לכנסת ה-24 בישראל 65 חברי כנסת שהבהירו והצהירו במערכת הבחירות שהם מחזיקים ותומכים באידאולוגיה שמשתייכת לצד הימני של המפה. הם אמרו את זה בכל הזדמנות, הם הבהירו תחת כל עץ רנן שהם ימניים בעמדותיהם ויעזרו ויתמכו בנושאים שקשורים לאידאולוגיה ולערכים הימניים בהם אנחנו מאמינים. אפשר לומר שבכנסת האחרונה, בכנסת ה-24, היו עוד כמה סיעות חדשות שהתמודדו והבהירו במה הן מאמינות מבחינה אידאולוגית. צריך לומר את האמת, בכנסות הקודמות שמעתי גם איזושהי ביקורת